בוקר טוב וכנס קיץ פורה ומשמעותי לכולם, לכל חברי הכנסת שנמצאים. היום יום שני, י' באייר התשפ"ג 1 במאי 2023,